יעקב אשר אורי מקלב משה סולומון אפרת רייטן יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה שר המשפטים יריב לוין שר משרד הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופ השר מאיר פרוש סגנית שר האוצר מיכל מרים

אני חושב שזו הוועדה הכי אמוציונלית בכנסת, זו ועדה שבאים לקבל אצלה סעד באמת האנשים החלשים יותר בחברה, זה הבית שלהם,

שמחתי שהחברים, יבגני נבחר מהסיעה,

איך אמרה לי אפרת זו הוועדה שעושים בה מצוות מהבוקר עד הערב. אמן. אז בעזרת השם, נעשה ונצליח. תודה רבה. בהצלחה

אמרתי דבר אחד: השרים

יושבי-ראש הוועדות, הם עוסקים בדבר שלהם הציבורי כאילו זה היה עסק פרטי. אני ראיתי את ההכנות שלך לקראת הוועדה הזו שנקראת עבודה, רווחה ובריאות, איך למדת את החומר, איך

ב-ראש אלא אנחנו אסור לנו פה לתת הבטחות לציבור שאין להן כיסוי. ולכן, בוודאי שנצטרך פה גם למצוא את שביל הזהב הזה בין להמשיך לעשות את הדברים הטובים שהתחילו פה בשנה וחצי

השתתפתי בהמון דיונים והייתי חלק. היה מאוד מרשים. כשאפרת רייטן ניהלה, ושניכם למעשה באמת דוגמה לכך שראיית הציבור למול עיניכם,

כיושב-ראש ועדת עבודה ורווחה, ואני

ואני משבח את עבודתה של היושבת-הראש היוצאת, הגברת רייטן, ואני מאחל לה הצלחה בהמשך הדרך. תודה רבה. לגביך, ידידי רבי שרואל, הייתי אומר, אנחנו עם הספר, קשורים למה שכתוב בפסוקים, אז אני קורא עליך, ישראל אשר בך